אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

13 באוגוסט 2019, י"ב באב התשע"ט. בעקבות זה שאנחנו נמצאים בתוך תקופת בחירות ואין ועדת חוקה, אנחנו מקימים ועדה. הוועדה המסדרת ממליצה להקים ועדה מיוחדת שתדון בטיוטת התקנון לחדלות פירעון ושיקום כלכלי. בוועדה יכהנו 15 חברים על פי ההרכב הבא - זה אותו הרכב שהכין את החוק בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית, וההרכב הוא כזה: מסיעת הליכוד חמישה חברים - אוסנת הילה מארק, מאי גולן, אריק קלנר, פטין מולא, מיכל שיר מסיעת כחול-לבן ארבעה חברים - יוראי להב הרצנו, קארין אלהרר,

אסף זמיר מסיעת ש"ס חבר אחד - משה ארבל מסיעת העבודה חבר אחד - אבי גבאי מסיעת איחוד מפלגות הימין חבר אחד - עידית סילמן מסיעת ישראל ביתנו חבר אחד - אלי אבידר מסיעת דגל התורה חבר אחד אורי מקלב מסיעת תע"ל חבר אחד אוסאמה סעדי יושבת ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת אוסנת הילה מארק. אנחנו נאשר את הוועדה באישור המליאה. קיבלנו גם אישור לכינוס הכנסת בתקופת הפגרה. זהו. אפשר להצביע. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 1 נגד, אין נמנעים, אין ההצעה אושרה. אושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05.